אני שמח לפתוח את ישיבתה השלישית של ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים. היום נעסוק בשוק ההון, ביטוח וחיסכון. קודם נגיד ברוך הבא לד"ר משה ברקת. אני מאחל לך בשמי, בשם חברי הוועדה ובשם כל עם ישראל בהצלחה. יש הרבה